אנחנו פותחים דיון נוסף בוועדת הכלכלה השבוע, בסוגיית הלוואות משלימות לרכישת דירה, והשפעתן על נוטלי המשכנתאות. נכון להיום, מגבלת המימון של המשכנתה בבנקים עומדת על 75% משווי הנכס. ההוראה הזאת קיימת משנת 2012, והיא לא התייחסה להמשך העלייה במחירי הדיור וכולי. הטיעון שאנחנו רוצים לבדוק ולחשוב עליו, הוא מה ההשלכות של המגבלה הזאת על לוקחי המשכנתאות. למעשה, בצורה פשוטה, אדם שלוקח משכנתה ויכול לקבל מהבנק רק 75%, מחפש את מקור המימון במקום אחר. אם שפר גורלו, ומישהו במשפחתו יכול לסייע לו, מצבו טוב, או אם הוא עצמו צבר כמה אחוזים של הון עצמי. רבים מלוקחי המשכנתאות משלימים את המשכנתה בהלוואה בנקאית או חוץ בנקאית, ופעמים רבות היא קצרת טווח ובריבית גבוהה יותר משל המשכנתה עצמה.

אותם גופים, בנקים או גופים חוץ בנקאיים שנותנים משכנתה, משלימים ללווה בהלוואה בנקאית בתנאים פחות טובים ובזמן יותר קצר. הדבר השני שנוצר במהלך הזה, הוא שדווקא בשנים הקשות ביותר, כשאדם מתחיל את החיים והכנסתו נמוכה, הוצאתו עצומה, כי ההלוואה המשלימה לא פרוסה לעשרים-שלושים שנה אלא לחמש-עשר שנים. בשנים שהוא בלי הכנסה גבוהה, ההוצאות שלו הכי גבוהות שיש. יש עוד השלכות לתופעה הזאת, ולכן אני רוצה לשמוע גם את עמדת הרגולטורים מה הם מבינים מהשוק במצב הזה, והאם יש מחשבות, וגופים אחרים. את זכות הפתיחה אני רוצה לתת לבנק ישראל להתייחס לנושא הזה, בבקשה. שלום, אני מנהלת את היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים. כשאנחנו מחשבים איפה נוצרה המגבלה, היא נוצרה מתוך שתי מטרות מרכזיות. המטרה הראשונה היא להגן על הלווים, על מנת שלא ייטלו הלוואות שהם לא יוכלו לעמוד בהן. סליחה שאני קוטע אותך, ואני בטוח שהדברים שאת אומרת מבוססים נתונים ומחקר. האם יש לכם נתונים איך אנשים השלימו את המשכנתה? גם את זה תציגו לנו. אנחנו לא יודעים להגיד האם יש הלוואות משלימות. אנחנו כן יודעים להגיד, שיש אנשים שנטלו הלוואה בתקופה סמוכה לנטילת המשכנתה. זה לא אומר בהכרח שההלוואה יועדה להוות הלוואה משלימה למשכנתה. בואו נחזור אחורה ונדבר על תכלית ההוראה, ולמה מראש היא נוצרה. ההוראה נוצרה על מנת להגן על הלקוחות, כדי שלא ייטלו הלוואות גדולות מדי, מסוכנות מדי, שהם לא יוכלו להתמודד איתן. בעצם אותו מנגנון שתיארת. התכלית השנייה היא לשמור על יציבות המערכת הבנקאית. כמו שכולם בוודאי יודעים, זה אחד מהיעדים המרכזים של הפיקוח על הבנקים. אנחנו מחויבים לשמור על יציבות המערכת הבנקאית לטובת פיקדונות הציבור. מתוך המקום הזה, אנחנו רוצים לוודא שהתיק הבנקאי לא צובר סיכונים עודפים, כך שאם יהיה איזשהו משבר נדל"ן בשלב עתידי כלשהו, הבנקים יוכלו להמשיך ולהעמיד אשראי ללקוחות שלהם, וכמובן, ולהחזיר את הפיקדונות למפקידים. מתוך המטרות האלה נוצרה ההוראה. מה אחוז העמידה בהתחייבויות של המשכנתה מול הבנקים? נכון להיום, רובם המכריע של הלקוחות מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלהם. מספרים, לא תיאוריות. 0.02% הם הלקוחות שיש להם בעיות משמעותיות. לא הבנתי. כמה אחוזים מתוך 100% שלקחו משכנתה לא עמדו בהתחייבויות? 0.02%. פחות מאחוז. חמישית האחוז. 99.8% עומדים בהתחייבות של המשכנתה.

וזה משהו שאנחנו צריכים לשים אותו פה על השולחן, אנחנו מדברים בשנים האחרונות על שוק נדל"ן מאוד מאוד גואה. המספרים האלה משקפים שוק מאוד מאוד חזק

ושנית,

ומאוד קל למכור את הדירה. גם אם לקוח מוצא את עצמו בקשיים כלשהם, הדבר הנכון עבורו לעשות - - - האם את יכולה להגיד על פני חמש או עשר שנים, מה היה אחוז העמידה במשכנתה? מה האחוז הכי גרוע שהיה בעמידה בהתחייבויות משכנתה בעשור האחרון או בעשרים השנים האחרונות? אני אגיד לך מה אני רואה במבחני הקיצון. מבחני הקיצון הם תהליכים שאנחנו מבצעים מידי שנה למערכת הבנקאית. אנחנו שואלים את הבנקים וגם בודקים בעצמנו,

ומתארים איזשהו תרחיש שנקרא לו יום הדין משהו מאוד מאוד קיצוני. המטרה היא לראות האם הבנקים יכולים לשרוד תרחיש כזה. בתרחיש קיצון, הכשלים של הדיור עומדים על 4%, אם

יש כל מיני תשובות נכונות.

אני מחטיבת המחקר של בנק ישראל, האגף הפיננסי. כדי לתת קצת מספרים לקונטקסט של הדיון, בדוח היציבות האחרון בדקנו את

מתוך 7%-8% האלה, לפעמים זה נראה מסיבות אחרות,

לא נראה שהוא באזור של 75%. יכול להיות שיש הוצאות בלתי צפויות אחרות, ויותר קל לקחת הלוואה במקום משכנתה, יכול להיות שרוצים להוריד קצת את המימון,

הוצאות שיפוץ

יש שם דירות בבלוקים ב-700-600 אלף שקל לא יוכל ליהנות ממשכנתה של 80%-90%? הרי שניהם קהל יעד של הממשלה, מחוסרי דיור. למה לא ייהנו

הוא רוצה לקנות בבלוק ב-600 אלף,

שקל.

כי עוד לא עשו אצלו מחיר למשתכן? הוא רוצה להישאר ביישוב שלו, לקנות דירה זולה, והוא לא יכול ליהנות מהסיוע של

הרי מה הביקורת על פרויקטים של מחיר מופחת? שהזוכים בהם הם ממעמד הביניים. ככל שאתה באזורי ביקוש, ההטבה יותר גדולה. באזורים שבהם הקרקע לא שווה כלום, כמעט אין הטבה כי קשה

המצב שאתה מתאר, כרגע לא נמצאה שום דרך אחרת לתמרץ ולסייע לאותו לקוח. אתם צריכים לעשות הרבה שיעורי בית עד הדיון הבא: איך השלימו משכנתאות?

איזה מעמדות?

איך ניתן רק למי שאין לו בית ראשון,

הוא לוקח הלוואה של 200 אלף שקל,

ונוספו לו עוד 3,000 שקל לחודש לארבע השנים הראשונות.

אם היה לוקח את ה-200 אלף שקל האלה,

הרי כשאתה מקבל משכנתה מהבנק לפעמים יש ערבות מדינה או עזרה או זכאות. מקלים עליך, יש מודלים. ברפורמה של בנק ישראל כבר קבעו את הכללים, איך נראית משכנתה. בהלוואה אין כללים והכול פתוח. כל הריביות אפשריות. היא הרבה יותר יקרה.

יש לנו איזושהי הקלה לאוכלוסיות מאוד מוחלשות.

זה צעד שנעשה לטובת האוכלוסיות המוחלשות. כמה אחוזים זה? אין עסקאות כאלה היום.

קיים בפועל.

לא היישוב חומש.

מזל שבצד הזה יש אנשים שיודעים לענות לאנשי המקצוע

אתה לא יכול לעבוד עם המון המון התניות לכל מיני קבוצות של אנשים.

למה לא? מה זאת אומרת? כל עולם המשכנתאות הוא בקבוצות נכים ככה.

הבית שהיה עוגן בשבילו, הופך להיות איום אם הוא לא יעמוד בהלוואה המשלימה. אם כבר, שיהיה עבריין במשכנתה. אם נראה שזה מוריד ל-97% סיכון,

אבל אנחנו רוצים לדבר על רכש דירות, כי זאת התרבות הישראלית.

עוד דבר בנושא הסיכונים ברכישת הדירה. צריך לזכור שאנחנו נמצאים עכשיו בעידן שבו האינפלציה מתחילה לעלות, הריביות מתחילות לעלות, והתוצאה היא שגם

האם יש מוצר זול לאדם שאין לו בית דירה במרכז בפחות ממיליון שקל, קטנה וטובה? האם יש מוצר כזה?

עד 80 מטר במרכז סובב תל אביב באדמות מדינה. בפריפריה אפילו רבע דונם צמוד קרקע בפחות ממיליון שקל. 80 מטר על רבע דונם, ופוטנציאל להרחבת הבית

אני יושב-ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. לשמחתי, הרסת לי את כל דברי הפתיחה וחסכת לי

אני אשמח להתייחס בעיקר לבנק ישראל לכל הטענות שהם העלו ונמצא איתנו לקוח, שזכה במחיר למשתכן. הוא ישמח לספר לכם על הקושי ועל

והם לא יכולים לקנות דירת ארבעה חדרים שהם צריכים,

הלב. הם יודעים שאם הם לא ייקנו את הדירה הזאת היום, בעוד שלושה חודשים לא יהיה להם סיכוי לקנות.

הם ימצאו את כל הדרכים כדי

אנחנו רואים את זה בפועל. הזוגות האלה לוקחים הלוואות, ההורים שלהם לוקחים הלוואות, לוקחים הלוואות על חשבון נכסים של ההורים, חברים לוקחים הלוואות. הם מגייסים את הכסף הזה מכל מקום שהם יכולים,

לגבי הלוואות משלימות, זה אבסורד שלקוח נאלץ לגשת לבנק, ומאותו בנק שנותן לו את המשכנתה, הוא ייקח הלוואה משלימה של 100 אלף

ועם הפיקוח הנכון שלכם, של בנק ישראל, כדי לוודא באמת שאנחנו עושים את הכול בצורה שקולה. הייתי שמח אם נשמע את אחד הלקוחות, כדי שתבינו באמת מה המצוקה ברמת השטח ואיך זה קורה בפועל. איפה הלקוח הזה? צוהריים טובים, אני בן 33, גר בפתח תקווה, נשוי ועם ארבעה ילדים. ב-2019 זכינו במחיר למשתכן בראש העין, בפרויקט של גיא ודורון. כשפנינו דרך יועץ משכנתאות לקחת משכנתה, היינו צריכים לגייס הון עצמי של 100 אלף שקל. המחיר של הדירה הוא כ-2.5 מיליון, וקיבלנו מהבנק עד 1.8 מיליון. זה היה התקציב המקסימלי. אנחנו עם ארבעה ילדים, יש בתי ספר, יש תשלומים שוטפים ואנחנו גרים בשכירות. אין לנו איך לקחת משכנתה כמו שצריך. לאחרונה, אחרי שאישרו לנו וחתמנו על החוזה, ניסינו לגייס את 100 אלף השקלים הנותרים מתחת לאדמה. פנינו לגורמים חוץ בנקאיים דרך חברות חוץ שמתווכות. לא היה לנו הון עצמי, וכדי לא לפספס את הזכייה במחיר למשתכן, היינו צריכים לגייס את 100 אלף השקלים האלה תוך חודש-חודש וחצי. לא היה לנו מאיפה. חמותי השאירה לנו ירושה של 50 אלף שקלים, ולקחתי הלוואות משני חברים, כל אחד עוד 25 אלף שקל. הבטחתי להם שאני מחזיר להם את ההלוואות תוך חודשיים-שלושה, ברגע שיאשרו לי מגורמים חיצוניים.

כשאתה פונה אליהם, לא כל אחד שש ושמח לתת לך באותו רגע כי אתה עם ארבעה ילדים. בודקים נתונים ואגב, שנינו עובדים אשתי עובדת בחברת החשמל ואני עובד בתור איש תחזוקה בעיריית פתח תקווה. אני יכול להגיד לך עם יד על הלב, שאני לא מדבר על מותרות. אפילו לא קצת. אפילו לא ברמה של חופשה. אנחנו מתלבטים איך לצאת עם הילדים באוגוסט. חתמנו לפני חודשיים ופתאום מדד תשומות הבנייה עלה. תוך לילה הוא עלה בעוד 4,000 שקלים. זה אוכל לילדים שלי, ואני לא יודע מאיפה להביא את הכסף. קניתם את הבית? הקבלן לא מוכן לקבל את התשלומים בפעם אחת,

אלא בפריסה. יש שם שוברים. תשומות הבנייה עולות ועולות. קיבלת 75% מהמשכנתה, למרות ששווי הבית גבוה. אי-אפשר לחשב את המשכנתה לפי השווי הגבוה? לא חישבו לפי השווי הגבוה, חישבו לפי 1.8 מקסימום.

נאמר שאם זה פרויקט של מחיר למשתכן, מחשבים לפי השווי הגבוה. עם תקרה של 1.8 מיליון. המטרה היא לסייע ללקוחות חלשים. הוא חלש, הוא חזק, הוא לא יוצא לנופש. שני ההורים עובדים. מה הוא, חזק או חלש, האיש הזה שגילה פה את ליבו? אנחנו משווים ביחס למחירי הדירות. יצא במקרה שהדירה הזאת שווה 2.5 מיליון. במקום אחר היא 2 מיליון. הוא נענש על זה שהתקרה היא 1.8? הוא אשם ששווי הדירות בישראל עלה? תדעו שהשווי הרשמי יהיה 2 מיליון, רק שיקבל את מקסימום המשכנתה. הוא צריך להיענש על זה? אני מבקש מהיושב-ראש, חשוב לי מאוד שיהיה לזה פתרון ומענה. עוד לא קיבלנו את הדירה ואנחנו כבר שוקלים למכור ולקנות דירה זולה יותר כי אין לנו. עצוב. גם פה אני לא יכול למכור עד אחרי חמש שנים. טוב שיש הוראה כזאת שאתה לא יכול למכור, כי לא רוצים ספסור במחיר למשתכן. עצוב שאתה נתקע בגלל 50 אלף שקל בגלל תקרה של 1.8 מיליון. מי קבע את התקרה הזאת? לפי מה? למה דווקא? אם המחירים עלו, למה התקרה לא עלתה? הרי יש כל הזמן תוכניות של הממשלה, ואם המחירים עולים, תעלו גם את התקרה. המחירים עלו בעשרות אחוזים. מתי התקרה הזאת נקבעה? ב-2016. למה היא לא עלתה מאז? בכמה עלו מאז מחירי הדיור? מישהו יכול להגיד לי בכמה אחוזים עלו המחירים בשנים האלה?

בערך. היום הייתה יכולה להיות תקרה של 2.2 או 2.4 בהתאם לעלות הדיור. למה המספר הזה נתקע? מישהו יכול להגיד לי, בנק ישראל? יש תשובה על זה? אנחנו נביא את הפניות שלך לדיון אצלנו. בזמנו נושא ההצמדה של זה לממד או למשהו אחר לא עלה. קבעו איזה סכום כדי לעזור לשכבות היותר חלשות. חלש זה אחד שאין לו בית והוא הלך לפרויקט ממשלתי. הוא לא הלך לתל אביב, לחוף הים. יצא שבראש העין אלה המחירים. תביא לו בפתח תקווה ב-2 מיליון יקנה. אבל אם המחיר עלה, התקרה צריכה לעלות. זאת לוגיקה פשוטה. אני מעניש אותו על זה שמחירי הדיור עלו? הוא נענש? אזריאן חזק כשהוא בא לפה ודיבר באומץ. הוא לא חלש בחיים. הוא מנהל משק בית עם ילדים, הוא נאבק על הקיום. פועל באחריות ולא לוקח סתם הלוואות. לא הולך לשוק האפור; הולך לחברים, הולך למשפחה, מישהו שיגאל אותו מהמלכוד שהוא נמצא בו. אם לא היינו עושים את המגבלה של 1.8, כל הבעיות שלו היו נפתרות. זה הגיוני שהמגבלה לא הייתה 1.8, כי מחירי הדיור עלו ב-30% עוד לפני הגובה המקסימלי של המשכנתה, מתוך סך הבית. מספיק שאת זה היינו פותרים. אתה צודק, אני אהבתי את התשובה שלך, אדוני. אתה אומר שעלו פה דברים שאולי לא ניתנה הדעת עליהם, ואתם תלכו לבדוק את הדברים. זאת תשובה טובה ולגיטימית. שני דוברים אחרים, ואני מסכם. שי אבו, יושב-ראש איגוד היועצים והמאמנים. תודה רבה על הדברים. אני נמצא בכנס והענקנו היום את אות האיגוד לרן מלמד. רן מלמד הוא לוחם חברתי, ממייסדי מרכזי ידיד עם שרי, שאני לא זוכר את שם משפחתה. הוא נלחם מלחמות אדירות למען החלשים. תגיד לו מברוק על האות שהוא קיבל מכם. הוא אחד האנשים שבזכותו קמה הקרן למודרי אשראי. במשך שש שנים הוא נאבק כדי שהיא תבוצע, ועכשיו יצא מכרז. גם בזה יש לו זכויות גדולות. תודה. אני אהיה מאוד חד וממוקד. בפעולות שאתם עושים, אתם יכולים להשליך על כל החיים של אנשים, ויונתן הוא אחד מתוכם. קודם כול,

אני אומר לך פה בפני כולם, אם תצטרך את העזרה שלי אני לא אקח ממך כסף. אני אשמח לעזור לך כדי שתמשיך לחלום את החלום שלך ולצאת לחופש. מי שמכיר אותי, יודע שאני עומד מאחורי המילים שלי. לגבי נושא של החזרי הלוואות, פניתי לבנק ישראל ויש נתון חסר. מאוד שמחתי לקבל את הנתון לגבי נושא המשכנתאות, אבל לגבי נושא של החזר ההלוואות, אני אשמח לדעת כמה פיגורים יש. אם נדע את הנתון הזה, נדע להשליך אותו. אמרנו את זה, איפה היית? דיברנו על היציבות.

אל תעיר הערות אם לא היית בכל הדיון, שי אבו. זה נדון. היציבות של החזרי התשלומים במשכנתה נדון. אני אגיד מה הצעתי. בנושא מימוני, אדם שיש לו נכס ויש לו הלוואות, יכול לקבל רק עד 50%. אני הצעתי להגדיל את זה ל-70%. ואז הוא שווה ערך לאדם שיש לו משכנתה של 700 אלף, והוא עושה פריסה. כך אני מונע כשל. זה לא פחות מאותו אדם, הוא נמצא באותו סטטוס. פניתי לבנק ישראל, ולצערי הרב לא קיבלתי תשובה בנושא הזה, ואני אשמח שיקדמו את זה. דבר נוסף, יש היום כביש עוקף לתקנות בנק ישראל. בנק ישראל אומר: אנחנו נותנים עד 75% מימון, אבל באמצעות חברות חיצוניות, ניתן לקבל השלמה. אם בנק ישראל מתקין תקנה, ובמקביל הוא מאפשר לבנקים לעשות את הכביש העוקף הזה, מה הועילו חכמים בתקנתם? זאת שאלה שצריכה להישאל, וחשוב לי לומר אותה. תודה, שי, ידידי. זה נאמר. הדבר הזה נאמר, פחות או יותר. נתונים של הלוואות לא מופיעים במאגר נתוני אשראי, ואנשים לוקחים את זה דרכם. זאת אומרת, לבנק ישראל אין את הנתון הזה. אני אשמח לסייע לכל אדם שרוצה לקנות דירה במדינת ישראל. תודה רבה, שי. ברי רוזנברג. אני מנהל רגולציה בבנק לאומי. בקצרה שתי נקודות. זה לא משנה כרגע מה אנחנו חושבים שבנושא של המציאות, האם זה מתדלק את שוק הדיור או לא. המציאות היא כזאת שאנשים לא יושבים היום על הגדר, כי הם חוששים כל הזמן שמחירי הדירות ילכו ויעלו. אנחנו רואים את זה. אנשים לא יושבים על הגדר והם קונים דירות. מה שקורה הוא, שהם נקלעים לכל הבלגאן שתואר כאן, ואני לא רוצה לחזור עליו. היה פה שיח על ניהול סיכונים, ואני מדבר רק מהזווית של הלקוח, של אדם שבא לקחת משכנתה. הסיכון הגדול יותר, הוא שלבנק אין מושג מאיפה אדם לקח הלוואות נוספות, מן היקב ומן הגורן. ככל שהמשכנתה תרוכז במקום אחד, יש פה הקטנה של הסיכון ולא הגדלה שלו. בהקשר הזה, אחת המגבלות שהוזכרו כאן היא הנושא של ההחזר החודשי. כשמישהו לוקח מכל מיני מקומות, ובדרך כלל הריבית שם היא פי כמה וכמה מהמערכת הבנקאית, ממילא זה מגדיל את ההחזר החודשי שלו, ואת זה הבנק לא רואה. זה עוד יותר מייצר מציאות שהיא הרבה יותר מסוכנת. אני רוצה להגיד משהו כללי לגבי התהליך עצמו, והזכיר את זה אדוני היושב-ראש. לא מדובר במשהו מסובך. אפשר ללכת על איזשהו פיילוט, וזה לא צריך לחול על כולם. זה יכול לחול על אנשים שזאת הדירה הראשונה שלהם. יש הרבה דברים שאפשר לעשות. זאת לא חקיקה, בסך הכול זאת הוראה של בנק ישראל. אפשר לעשות את זה מהר, אפשר לנסות את זה במשך כמה שנים, אפשר לבחון את הדברים. זה לא סוף העולם. תודה רבה. אני מסכם את הדיון.

אני מבקש מבנק ישראל ומה-ממ"מ לעבוד ולחקור: 1. איך נראות ההלוואות המשלימות למשכנתה. מי מממן את החלק החסר של ה-75% ומה מקורות המימון החוץ בנקאיים? להציג תמונה, גם אם לא שלמה אלא חלקית מאיפה אנשים משלימים את המשכנתה שלהם, כשיש להם מגבלה של 75%. 2. יש פה הטיה כלפי משתתפי תוכניות ממשלתיות, שנהנים ממשכנתה של 75% משווי הדירה הפועל, ולא מהתשלום שלהם בפועל לאחר ההנחה. זאת לעומת רוכשי דירות זולות יד שנייה של מחוסרי דיור, שבפועל יקבלו 75% תקרת משכנתה. זה לעומת אחרים שהם גם מחוסרי דיור, שגם מקבלים הנחה מהמדינה וגם מקבלים בפועל 80%-90% משכנתה דה-פקטו. זאת הטיה ואי שוויון חמור. לא בכל יישוב יש מחיר למשתכן, ולא בכל יישוב יש הזדמנויות. לא כולם

לכן הולכים לדירות ישנות, לבלוקים. לא כולם זוכים, זה ידוע. הממשלה לא מצליחה לייצר את ההיצע הדרוש. הרבה מדברים על ההיצע וההיצע, אבל ההיצע כנראה לא הולך למחוסרי דיור, הוא הולך למשקיעים. הרבה מהרכישות הן דה-פקטו של משקיעים. לאחר הבדיקה של אי השוויון הזה, לבדוק גם את העדכון של התקרה 1.8 מיליון שקל לחישוב משכנתאות למשתתפי תוכניות ממשלתיות.

הגיוני שהיא תעודכן לפי מחירי הדיור שעלו מאז. זה כבר יקל על אנשים. הוועדה מבקשת מבנק ישראל וצוותו לשבת על המדוכה, ולחקור את סוגיית המרכיב המשלים למשכנתאות. לבחון פיילוט שייטיב עם מחוסרי דיור בלבד, ועבורם ייצרו מדרגות של משכנתה של 80%, 85% עד 90%, אפשר על פני שנים. בכל שנה תיבדק השפעת השינוי הזה על כלל השוק ועל העמידה בהתחייבויות משלמי המשכנתאות. אם ייווכח שהסיוע למחוסרי הדיור בהגדלת סך המשכנתה הבנקאית שהם יכולים לקחת, אינו פוגע ביציבות השווקים ובעמידה בהתחייבויות, אפשר יהיה להרחיב את זה בכל שנה ב-5%, ולעשות פיילוט מדורג. שתי הפעולות הגדלת המשכנתה המקסימלית למחוסרי דיור, והגדלת התקרה ועדכונה לפי עליית המחירים בדיור, יקלו על רבים. אני סגנית יושב-ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. צריך לתת את הדעת למדד תשומות הבנייה. עשרות אלפי שקלים שהזוגות הצעירים משלמים. נחקק עכשיו חוק לגבי תשומות הבנייה. מי שחתם על חוזה במחיר למשתכן, והחוזה היה בהתאמה למחיר, לתת פתרון מימון להצמדות האלה. אנחנו לא עוסקים במימון; אנחנו לא נותנים למישהו כסף על זה שהמחירים עלו. אנחנו יכולים לעזור לו במשכנתה. את אומרת שעוד הסבר למה צריך לתת לאנשים האלה, הוא מכיוון שהתשומות עלו והתייקר להם הבית. זה חל על האנשים שלא ייהנו מהחקיקה החדשה, של בלימת תשומות הדיור. בתקווה שהחוק ידון בוועדה הזאת. החוק ידון בהסכמה לוועדת הכספים. גם ליושב-ראש ועדת הכספים הייתה הצעת חוק כזאת, והוא ביקשני בהסכמתי שזה ידון אצלו, ואני הסכמתי. לאחר דיון מעמיק בבנק ישראל ובאוצר, אנחנו נקבע דיון נוסף. אני מבקש שהדיון אצלכם יהיה זריז. אני לא יודע אם נעשה את הדיון הזה במושב הזה, ייתכן בסוף יולי. ייתכן והדיון יהיה בעוד חודש מהיום. תנסו לקיים דיונים פנימיים ולבחון מדיניות. הישיבה ננעלה בשעה 12:38.